הודעה לסגן מזכירת הכנסת. ברשות יושב-ראש הכנסת, הנני מתכבד להודיעכם, כי הונחו היום על שולחן הכנסת, דוח מבקר המדינה השנתי 67א, כרך ראשון וכרך שני, וכן הערות ראש הממשלה לדוח זה. הודעות שר החינוך על מסקנות ועדת החינוך, התרבות והספורט בעקבות דיון מהיר בהצעתם של חברי הכנסת איציק שמולי, קארין אלהרר, נורית קורן ומסעוד גנאים בנושא: פגיעה בילדים עם צרכים מיוחדים בשל היעדר

בעקבות דיון מהיר בהצעתם של חברי הכנסת מירב בן ארי, יוסי יונה ואיימן עודה בנושא: גזענות בבית-ספר, בעקבות דיון בהצעתו לסדר-היום של חבר הכנסת יעקב מרגי בנושא: התעלמות

בשנת 2016 כבר נהרגו 313 בני-אדם, ועברו רק עשרה חודשים. קיימנו דיונים בוועדת הכלכלה, דיונים מאוד רציניים. הזמנו את כל הגורמים והוצאנו דוח מפורט. הממשלה החליטה לפני ארבעה חודשים להקים ועדה, ועדת מנכ"לים, ולא ועדת שרים. אבל היום בדקתי כמה פעמים התכנסה ועדת המנכ"לים לדון בנושא. התברר לי שאפילו פעם אחת היא לא קיימה דיון. הרוגים בכבישים זה טרור, טרור בכבישים. אני מבקש ודורש מממשלת ישראל להתייחס לנושא תאונות הדרכים כמו שהיא מתייחסת לטרור, להילחם בכל הכוח ולהוריד את מספר ההרוגים בכבישים. אנחנו מדברים על 313 בני-אדם בעשרה חודשים, ואני לא מדבר על אלפי הפצועים ומאות הפצועים קשה. לכן, צריך להתייחס לתאונות דרכים כמו שמתייחסים לטרור, להקים ועדת שרים, ושוועדת השרים תתכנס ותדון בנושא.

תודה, חבר הכנסת חמד עמאר. חברת הכנסת זהבה גלאון,

חבר הכנסת ישראל אייכלר. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. היום הכנסת ציינה בוועדות ובאודיטוריום את יום החקלאות. הדבר המרכזי שעלה זה שאין מדיניות בנוגע לחקלאות, החקלאות גוססת, ורווחי החקלאים נשחקו בשנים האחרונות. אני רוצה לקרוא, אדוני, את דבריה של אירית שביט. היא כתבה לי ככה: אני גרה עם משפחתי באזור היפה ביותר בארץ, פתחת-ניצנה, הנמצא 2 קילומטר מגבול מצרים. אנחנו מתגוררים במושב כמהין ומתפרנסים מגידול תבלינים טריים, גם לייצוא וגם לשוק המקומי. זה לא סוד שהחקלאות בארץ נמצאת בצומת דרכים קשה, ואחד הגורמים שמקשים עלינו במיוחד הוא מחיר המים הגבוה שאנחנו נדרשים לשלם, העומד על 2.5 שקלים לקוב, ועוד רוצים להעלות לנו ל-3 שקלים. אנחנו לא יכולים לעמוד בעלויות מהסוג הזה. כמעט בלתי אפשרי לקיים חקלאות עם מחירי מים כל כך גבוהים. רוב אזורי הארץ, מוסיפה אירית שביט, אינם משלמים מחיר מופקע שכזה, והגיע הזמן לעשות סדר בעניין. אני וכל חברי החקלאים בפתחת-ניצנה קוראים כאן היום: הורידו לנו את עלות המים במיידי כדי שנוכל לקיים את מה שאנחנו אוהבים לעשות, חקלאות.

תודה, חברת הכנסת זהבה גלאון. חבר הכנסת ישראל אייכלר, בבקשה, אדוני. אחריו, חבר הכנסת יואב קיש. כבוד היושב-ראש, חברי הכנסת, חורף בריא, חודש טוב. אני שמעתי בתקשורת שבג"ץ דרש מאגודת ישראל להשיב בתוך חודשיים וחצי מדוע לא ישולבו נשים ברשימתה לכנסת. ואני שואל: מדוע לא יתקיימו ביום הבחירות לכנסת בחירות כלליות גם לבתי-המשפט? אם שופטי בית-המשפט העליון רוצים לקבוע כללים ומגבלות לזכות ההתאגדות המפלגתית לכנסת, מדוע האזרחים לא יקבעו מגבלות לזכות ההתערבות של בתי-המשפט? מדוע לא ישולבו מיליוני הבוחרים בבחירת שופטים לבית-המשפט העליון? אנחנו צריכים לזכור, אדוני היושב-ראש, שזכות ההתארגנות המפלגתית איננה טובה שמדינה מעניקה לאזרחיה. היא לא יכולה להגביל את זכותם של גמלאים שמקימים מפלגה לקשישים או של דתיים שמקימים מפלגה דתית או של ערבים שמקימים מפלגה ערבית. גם אם לא הייתה כאן מדינה יהודית, מותר ליהודים חרדים להקים מפלגה חרדית, כך היה בפולין ובסֵיים הליטאי ובעוד מקומות. יש מדינות במזרח התיכון שבהן השליטים קובעים מה יהיה הרכב הרשימות בפרלמנט, ותראו מה קורה שם. עצם המחשבה ששופטי בג"ץ ישללו את זכותה של אגודת ישראל לקבוע את הרכב הרשימה אך ורק על-פי מה שיורו לה גדולי התורה זה הכרזת מלחמה על הדמוקרטיה בכלל ועל האזרחים החרדים בפרט. זכותנו לחיות בארץ אבותינו על-פי רצוננו, ושום שלטון יהודי או שלטון מתנכר לא יכול לכפות עלינו אורחות חיים. אדוני היושב-ראש, מי שמכחיש את זיקתה של ההלכה והמסורה המקובלת על גדולי התורה של אגודת ישראל ובוחריה אינו שונה מוועידת אונסק"ו שמכחישה את הזיקה היהודית לכותל המערבי. יש לבוז לכל ניסיון להצר את זכויות האדם החרדי לבחור את נציגיו על-פי גדולי התורה.

תודה לחבר הכנסת אייכלר. אני אבקש מכולם להקפיד על מסגרת הזמן על מנת שנתחיל גם את ציון יום החקלאות בזמן. חבר הכנסת יואב קיש, בבקשה, אדוני. אחריו, חבר הכנסת ילין. שלום, כבוד היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, נושא שפשוט מדברים עליו עכשיו זה הצעת החוק של השרה שקד שהניח ידידי חבר הכנסת רוברט אילטוב בנושא שינוי חוקי המשחק,

במינוי שופטים לעליון. אני מודה שכשקראתי את זה, לא הכרתי את זה לפני כן, והופתעתי מהמהלך הזה. יש לי ביקורת נוקבת וקשה לעתים על בג"ץ, והמתח בין הרשות המחוקקת, הכנסת שלנו, ובין בג"ץ קיים תמיד. אני מאמין שהבית הזה צריך להיות אושיה נפרדת מבג"ץ, ולכן גם פעלתי לגרום לנו כחברי כנסת להגיע להכרה שלא נפנה לבג"ץ בערעורים על החלטות של הבית הזה, ואני חושב שכך ראוי. לגבי ההחלטה של השרה שקד, אני חושב שזה קצת שימוש בנשק יום הדין, נקרא לזה בפרפראזה, ואני חושב שלפני שהולכים למהלך כזה נכון למצות כל הליך שקיים היום בשיתוף פעולה עם שופטי העליון וכן להגיע להסכמות. אני חושב שמהלך אחר, לא שהוא לא אפשרי, כי אני חושב שניתן גם לשקול שימוש בו, אבל הוא יהיה תקדים מאוד משמעותי והוא יכול לערער הרבה יסודות של השיח הזה.

תודה לחבר הכנסת קיש. חבר הכנסת חיים ילין, בבקשה, אדוני. אחריו, חברת הכנסת אורלי לוי אבקסיס. כבוד היושב-ראש, אני פשוט רוצה להסתכל על החקלאים. אני מתנצל בפניך. כל היום הסתכלת עליהם. אני לא אפסיק. אני מייצג אותם. אנחנו לא נפסיק להסתכל עליהם, לראות אותם, לא להסתכל עליהם. אני מקריא מכתב של חקלאי ממושב נתיב-העשרה. מושב נתיב-העשרה, כמו עוד מושבים באזור שלנו, בעוטף-עזה, הוא של מפוני ימית. זה אחד המושבים שצמחו מתוך הפינוי עצמו. אני שייקה שקד,

חבר במושב נתיב-העשרה, החקלאי שגר הכי צמוד לרצועת-עזה. התחלנו לפני 34 שנים, 70 משפחות ומשקים שעוסקים בחקלאות, פרחים וירקות, לשוק המקומי ולייצוא. 60% מהמשפחות נשרו מחקלאות. מהנותרים, שלוש משפחות בלבד עוסקות באספקה טרייה, כלומר ירקות. אני בן 65, הכי צעיר מדור המייסדים במושב. בארבעה משקים בלבד ישנו דור המשך. בכל הארץ אין דור המשך. בחשבון פשוט, בתוך עשר שנים החקלאות המסורתית, שהיא גאוותנו בעולם,

"קסאמים", פצמ"רים ומנהרות שחוויתי על בשרי לא שברו אותי, חוסר פרנסה כן ישבור אותי. העבודה מבוססת על עובדים זרים משום שישראלים דוחים עבודה זו. עלות ההעסקה של עובד זר,

היא 10,000 ש"ח, על-פי חוקי שכר המינימום.

האם הם בוגרי גולני וצנחנים? השוואת שכר העובדים הזרים לשכר העובדים בטורקיה או בירדן תאפשר מחירי פירות וירקות סבירים ופרנסה לחקלאים. כיום אנו מחויבים להפריש 500 ש"ח פנסיה לכל עובד בחודש, כאשר לכל החקלאים בארץ אין פנסיה כלל.

חברי הכנסת, ובראשם הממשלה וראש הממשלה, אל תאמרו: לא ידענו ולא שמענו.

החקלאות בסכנה. שייקה שקד, נתיב-העשרה. דברי הכנסת חוברת א' ישיבה קנ"ח הישיבה המאה-וחמישים-ושמונה של הכנסת העשרים יום שלישי,

ירושלים, הכנסת, שעה 16:00 תוכן העניינים מסמכים שהונחו על שולחן הכנסת 5 סגן מזכירת הכנסת נאזם בדר: 5 נאומים בני דקה 5 חמד עמאר (ישראל ביתנו): 6 זהבה גלאון (מרצ): 6 ישראל אייכלר (יהדות התורה): 7 יואב קיש (הליכוד): 8 חיים ילין (יש עתיד): 8 אורלי לוי אבקסיס (ישראל ביתנו): 10 ג'מאל זחאלקה (הרשימה המשותפת): 11 יצחק וקנין (ש"ס): 12 נחמן שי (המחנה הציוני): 13 מסעוד גנאים

וככה הוא כותב: שמי דוגי ישראלי, אני ציוני וחקלאי גאה.

שטיפחתי ואהבתי במשך 30 שנה, התחיל להתחסל, במו-ידי. 7,500

אני קורא להוריד את הדגל, לסלק אותו משם. זה מקום קדוש, וזו פגיעה במקום קדוש. זה ניסיון התרסה על החלטת אונסק"ו, אבל זו הצגה נקמנית שאין לה מקום. ואני קורא לאונסק"ו להתערב אם לא יוסר הדגל.

תודה, חבר הכנסת זחאלקה. יש עמדת משטרה - - - חבר הכנסת יצחק וקנין, בבקשה, ואחריו, חבר הכנסת נחמן שי. - - - חבר הכנסת יצחק וקנין, מרוב רעש לא שמעת שקראתי לך. אחריו, חבר הכנסת נחמן שי. - - - - - - חברי הכנסת, מי שצועק ממקומו לא יקבל זכות דיבור. יש לנו יותר מ-30 דוברים, כך שפשוט מי שצעק את זמנו, לא צריך לדבר עוד פעם. בבקשה, חבר הכנסת

היום הזה הוא יום מאוד חשוב, שנותן לנו איזו פרספקטיבה לגבי כל הראייה שלנו שהחקלאות היא מקור הגאווה הגדול ביותר של מדינת ישראל, ואני אומר את זה כחקלאי. אני מקריא מכתב של יוסי ויידה,

דור שלישי למשק ויידה במושב שרונה בגליל התחתון,

וגאה בחקלאות הישראלית, שהיא מהמתקדמות בעולם: בספר "המוכיח מווייקפילד" מאת אוליבר גולדסמית', בתרגום משנת תרנ"ז, נכתב: "ואף החקלאי הבער, אם רק נפשו ישרה בו, טוב מחכם מלא מגרעות". תיאור זה של חקלאי חסר השכלה ודאי כבר לא תואם את המציאות בת-זמננו. החקלאות הישראלית היא מהמתקדמות והמובילות בעולם. החקלאות הישראלית הצליחה להפריח שממה, לפתח גידולים מצטיינים, את הפרות בעלות התנובה הגדולה ביותר בעולם, לפתח טכנולוגיות חקלאיות פורצות דרך ששמן הולך לפניהן. כל ההישגים הללו לא היו קורים אלמלא החקלאי הישראלי, שעל אף עקשנותו פתוח הוא תמיד לחידושים וניסיונות. מראשית שנות הקמת המדינה הוכיחו החקלאים הישראלים כי הם יודעים לעשות יש מאין, וזאת תמיד על-ידי חדשנות,

פתיחות לקדמה, ואולי יותר מכול, הבנה כי החקלאי הישראלי נושא בעול של אספקת תוצרת בריאה,

איכותית וטרייה. ההבנה שחקלאות איכותית מתקדמת איננה יכולה להתקיים ללא חקלאים, המאפשרים קרקע פורייה לקידום פיתוחים, חייבת לחלחל לכל עבר. על המדינה לחזק ולקדם לא רק את החקלאות בכלל אלא גם את החקלאי. על המדינה ליצור אופק, תקווה וחזון לחקלאים, כדי שימשיכו לספק עבורנו מזון טרי ואיכותי, ימשיכו לשמור על קרקעותינו, ימשיכו לקיים חקלאות בת-קיימא, עם הסביבה, ימשיכו לספק פרנסה, ולא פחות חשוב, ימשיכו לספק כר פורה לפיתוחן של טכנולוגיות פורצות דרך, אשר מעשירות את היצוא של מדינת ישראל ופותחות דלתות של שלום ושותפות עם מדינות שונות. תודה ליוסי ויידה. תודה, חבר הכנסת יצחק וקנין. חבר הכנסת נחמן שי, בבקשה, אדוני. אחריו, חבר הכנסת מסעוד גנאים. אני שמח שהכנסת מקדישה יום לחקלאות. הכנסת צריכה להקדיש 365 יום לחקלאות, מפני שחקלאות היא לא רק לחקלאים, חקלאות היא השורש, היא הבסיס, היא ההתחלה, היא המהות, היא כל מה שאנחנו רוצים למצוא בקשר בין האדם לאדמה, בקשר בין הישראלי והישראלית לבין המקום הזה שבו אנחנו חיים. ואלה גם הדברים שאמרתי היום. רק שני משפטים מתוך המכתב שקיבלתי, היושב-ראש, כי כבר שמעת רבים.

יאיר נחומי מיבנאל, בן ממשיך את משק הוריו, מגדל פומלית וזיתים, ולא מבין איך ייתכן שהממשלה אינה מחשיבה את החקלאות לענף הכרחי לקיום המדינה, לפרנסתה ולביטחונה: היישובים החקלאיים הם היושבים לאורך גבולות המדינה, ועל החקלאות פרנסתם. מה שהחל כפריחה עם קום המדינה מידרדר לסוף כואב עם תוצאות שיהיה קשה לעמוד בהן. אם לא יהיה שינוי משמעותי במחיר המים בשנה הקרובה, אני, כאחרים, איאלץ לייבש את המטע שלי. אדוני שר החקלאות, אני מקווה שאתה תתגייס. אומנם לא היית באירועי יום החקלאות, לא יודע למה, כרגע זה כבר לא חשוב, אבל המשימה שלך היא משימה לאומית, ואני מאמין שכל אחד בבית הזה יתמוך בה.

תודה, חבר הכנסת נחמן שי. חבר הכנסת מסעוד גנאים, בבקשה, אדוני. אחריו, חבר הכנסת יהודה גליק. אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, אני מצטרף לחברי שהזכירו, דיברו על תאונות הדרכים. אנחנו עדים לעלייה בתאונות הדרכים. בשנה זו 312 איש נהרגו בכבישים בתאונות דרכים, ו96 מהם ערבים. השנה יש עלייה של כ-11% במספר הקורבנות והנהרגים הערבים בתאונות הדרכים. רק לאחרונה נהרגו שני צעירים ליד חורה ונהרגו שני צעירים בדבורייה. הגיע הזמן, אדוני היושב-ראש, שכולנו נירתם למהלך של מאבק אמיתי כדי לעצור את הדימום הזה, לעצור את המוות שנכנס לכל משפחה ולכל בית, בצורה תודעתית, בצורה שגם משרד התחבורה יתקן את כל מוקדי הסיכון ואת כל כבישי המוות והכבישים האדומים.

תודה, חבר הכנסת מסעוד גנאים. חבר הכנסת יהודה גליק, בבקשה. אחריו, חבר הכנסת מאיר כהן.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 התגעגעתי אליכם. אני שמח ששבנו. אני רוצה לאחל לכולנו מושב פורה. כמובן, גם ברוכים הבאים לאורחים, במיוחד לחקלאים. אני רוצה לאחל לכולנו מושב פורה. זה אומר שכל אחד ואחד שנמצא פה הוא חבר כנסת, והוא לא אזרח בלבד, זה אומר שבכל מעשה ובכל פעולה ובכל התבטאות עליו לזכור שהוא חבר כנסת, הוא מייצג את חברי הכנסת והוא מחויב בכבוד המקום הזה. אני פונה אל כולנו שנדע לכבד, להקשיב ולהאזין אחד לשני. ביממה האחרונה נתקלנו בתופעה שחזרה על עצמה שלוש פעמים, ותמיד מסיבות טובות: אלו החרימו את ראש הממשלה, אלו החרימו את הרשימה המשותפת, אלה מחרימים את הטקס של גנדי. בחרמות לא נגיע לשום מקום. אני פונה אל כולנו לסלק את תופעת החרם מהשיח הציבורי. אני מאחל לכולנו, במיוחד השבוע, שאנחנו מציינים את הירצחו את ראש הממשלה המנוח, יצחק רבין, שנדע לכבד ולהיות סובלניים זה לזה. תודה רבה. תודה, חבר הכנסת יהודה גליק. חבר הכנסת מאיר כהן, בבקשה, אדוני. אחריו, חבר הכנסת איל בן ראובן. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, אני מברך, אבו עראר. בבקשה, אדוני. אדוני היושב-ראש, אני מברך את החקלאים ואת חברי הכנסת שפעלו למען היום הזה. אבל כשאתמול ראיתי את ראש הממשלה נואם נזכרתי בשיעור היסוד על מקיאוולי באוניברסיטה, למה אנשים שקראו ולמדו את מקיאוולי ומתנהגים כמוהו מצליחים. הם מצליחים, אדוני ראש הממשלה, כי הם יכולים להינתק בקור רוח מהמתרחש סביבם. הם לעולם לא יהיו מעורבים רגשית במה שעובר על האזרחים שלהם, הם לעולם לא יהיו מעורבים רגשית במה שעובר על הנתינים שלהם. הם פועלים באופן מכני. הם אינם מתעניינים בדרך או באמצעים, הכול כשר להשגת היעד. הם מומחים ביצירת לחץ ופניקה ללא היסוס. כך כותב מקיאוולי: אם תיאלץ לבחור אם הנתינים שלך יאהבוך או יפחדו ממך, העדף את הפחד, לזרוע בהם פחד מאשר לזרוע בהם אהבה. במבט ראשון, אדוני ראש הממשלה, אתה יכול ללמד פרק בהלכות מקיאוולי.

תודה, חבר הכנסת מאיר כהן. חבר הכנסת איל בן ראובן, בבקשה, אדוני. אחריו, חברת הכנסת נאוה בוקר. קריאה וזעקה של בן-דודי מוליק, חקלאי מיסוד-המעלה: שמי מוליק המר, בן 65, מהמושבה יסוד-המעלה, דור שני לניצולי שואה. אני ממשיכו של אבי, שראה בחקלאות את הגשמת הציונות. כמותו וכמו דורות רבים במושבה משך 130 שנות קיומה, גם אני ראיתי בחקלאות ייעוד ופרנסה. למרבה הצער, אין זה כך עוד. גיל החקלאים הממוצע הוא כגילי, 65. מעטים מאוד צעירים מאתנו ומרביתנו ללא דור המשך. ילדי, כבני החקלאים האחרים, פנו לעיסוקים שונים ועזבו את המקום. הם אינם רואים בחקלאות, כמוני בעבר, לא ייעוד ובוודאי לא פרנסה, וזאת בצדק רב. החקלאות גוועת בתהליך אטי ומתמשך. משקים ננטשים זה אחר זה. הנהגת המדינה מתעלמת מהיות החקלאות בראש ובראשונה נכס אסטרטגי ויעד לאומי בעל חשיבות עליונה. אני קורא לראש הממשלה, לשר האוצר, לשר החקלאות, הקשיבו טוב למילים: חייבים לשנות ולעשות. תודה לחבר הכנסת איל בן ראובן. חברת הכנסת נאוה בוקר, בבקשה, גברתי. אחריה, חברת הכנסת מיכל רוזין. אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, היום אדבר על המאבק שאני מובילה בתשעת החודשים האחרונים להעלאת קצבאות הנכים. כיום הנכים במדינת ישראל נאלצים לחיות מקצבה חודשית מגוחכת של 2,342 שקלים בלבד, לחודש. אני אומר את המספר הזה שוב: 2,342 שקלים בלבד. תשאלו את עצמכם אם הסכום הזה היה מספיק לכם למזון, או לתרופות, שהן כל כך חיוניות לנכים על מנת שיוכלו לשרוד, ולכולנו ברור שהתשובה על כך היא שלילית. על ההצעה שלי חתמו 82 מחברי הכנסת, שני-שלישים מהיושבים כאן.

לצערי, ישנו אדם אחד בכנסת הזאת שלא מבין את הדבר הבסיסי הזה שאני מבקשת עבור הנכים. כן, אני מדברת על השר החברתי, שטרם הבחירות הבטיח לפעול למען החלשים, אבל כשאני מבקשת תקציב לנכים הוא משיב: אין לי. אז למה את לא פונה אל ראש הממשלה? אז אולי הגיע הזמן שבמקום להתנהל מול טבלאות ומאזנים, יקירתי, צריך לעסוק במה שבאמת חשוב: בזכותם של הנכים לחיות בכבוד. ואני מתכוונת להמשיך במאבק הזה עד שהמילה "חברתיות" תהפוך למילה של ממש, ולא רק קלישאה.

מפלגת הליכוד - - - תודה, חברת הכנסת נאוה בוקר. חברת הכנסת מיכל רוזין, בבקשה, גברתי. אחריה, חברת הכנסת נורית קורן. תודה לך, כבוד היושב-ראש. אני רוצה להקריא מדבריו של דורון ליבר מקיבוץ מצר על החקלאות בישראל. אני רוצה להגיד,

כל הכבוד לחברי הכנסת שיזמו את היום, היום החשוב כל כך. וכך אומר דורון: החקלאות בישראל מתקדמת ויעילה. אנו מתחרים בעולם, ומתחרים באופן יפה ומוצלח.

בענפי הפלחה בעיקר, באזורים פריפריאליים, אנחנו סובלים מחוסר תמיכה ממשלתית, שר החקלאות, אני מקווה שאתה מקשיב, ובעיית ביטוח גידולים. כיום אנו,

חשופים לסיכון גדול יותר מאשר לפני שנות האלפיים. אפשר כמובן לייחס זאת גם לשינויי מזג האוויר, שהפך לבלתי צפוי, אבל יותר סביר שזאת תוצאה של מדיניות ממשלתית, כמו הורדה של חלק מהמכסים. אחד הקשיים הגדולים ביותר שלנו הוא התנודות בהכנסות. אם מסתכלים על הנתונים מתחילת שנות האלפיים ועד היום ניתן לראות תנודתיות מדהימה בהכנסות, כמו הכנסות טובות לשנתיים, לפרקים, ושנה של הפסדים. הסיכון בעסק החקלאי גדול מאוד, והוא מגיע לרמות של שוק ההון. החקלאים הם השפיץ של הציונות. הם יצרנים, לא עוסקים במסחר ברמת סיכון של שוק ההון, ואני מצפה מהממשלה להכיר בחשיבות החקלאות למדינה גם מבחינה ביטחונית. יש להשקיע בחקלאות, לייצר בה תכנון ארוך טווח, לגרום לתעסוקה בתחום - - תודה. - - להגן על התוצרת החקלאית באמצעות מכסי מגן ולעודד צריכה של תוצרת מקומית.

תודה, חברת הכנסת מיכל רוזין. חברת הכנסת נורית קורן. אחריה, חבר הכנסת אחמד טיבי. אדוני היושב-ראש, צהריים טובים, חברי חברי הכנסת, אדוני שר החקלאות, אני רוצה לברך את חבר הכנסת איתן ברושי, שהוא יושב-ראש השדולה וגם ארגן את היום, וגם את שאר חברי הכנסת שיזמו את היום, יום מאוד מאוד חשוב ומשמעותי. טוב שהחקלאים נמצאים פה בכנסת, כי כל השנה אנחנו מסייעים להם ועוזרים להם, ועכשיו באמת שמנו על השולחן את נושא החקלאים וכל מה שקורה אתם. מדינת ישראל היא מעצמה בתחום החקלאות, ואנו מלאים גאווה על החדשנות בחקלאות, על הקדמה ועל הובלת התחום בעולם כולו. החדשנות הזאת היא גאווה לאומית, והיא עתידית, וישראל מהווה מקור ידע, דוגמה והשראה. מנגד, לא לעולם חוסן. אני שומעת את כאב החקלאים הסובלים מקשיים כלכליים ומפשיעה, גנבות של עדרים, תנובה וכן כלים מכניים, אשר פוגעים במשקים ובעדרים ומערערים את מצבם של אלו האוחזים באדמות המדינה ושומרים עליה מכל משמר. לדעתי, יש לקדם את הנושא החקלאי ולתת לו עדיפות, לטובת האינטרסים הלאומיים של מדינת ישראל. זה עתיד המדינה. זה ענף כלכלי שמאוד מאוד חשוב לפתח ולהוביל. אני קוראת לתמוך בחקלאות ובחקלאים ולהקצות משאבים עבורם.

בשנה האחרונה, ממש עוד משפט קטן בשנה האחרונה פעלתי מול שר האוצר וביקשתי לבטל את מס המעסיקים. ישבתי בוועדת הכלכלה וסייעתי למגדלים להגדיל את מכסות הביצים, ויש עוד נושאים רבים שאנחנו מטפלים בהם. אני רוצה גם לומר בנושא הזה, החקלאים עומדים על המשמר מפני גנבות, ולפעמים יוצא מצב שהם צריכים להגן על עצמם. כאן בכנסת אנחנו צריכים לתת להם גיבוי, כי בעצם הם מגינים על עצמם.

אסיים בזה שראש הממשלה לשעבר לוי אשכול אמר: "חלוץ הוא אדם שראשו בשמים ורגליו נטועות עמוק באדמה", וכך אנחנו נדאג שהם ימשיכו להיות.

תודה לחברת הכנסת נורית קורן. חבר הכנסת אחמד טיבי, בבקשה, אדוני. אחריו, חברת הכנסת איילת נחמיאס ורבין. אדוני היושב-ראש, כאשר חברי חבר הכנסת טלב אבו עראר ביקש אתמול לעמוד דקה דומייה לזכר חללי טבח כפר-קאסם, השתולל השר יריב לוין. לא רק שהוא השתולל כאן במליאה, אלא לאחר מכן הוא ניהל דיאלוג וויכוח עם עקיבא נוביק, כתב ערוץ 10. וכך הוא אמר לו: בכפר-קאסם לא היה טבח. זה אירוע שנוי במחלוקת. אתה לא היית שם, לכן אתה לא יודע. אדוני היושב-ראש, אני לא הייתי בשואה, לא הייתי בשום מחנה השמדה, גם לא חברי כאן בסיעה, אבל מעולם לא חשבנו להכחיש את השואה. מדובר בפשע חמור ביותר נגד האנושות. גם טבח כפר-קאסם הוא פשע נורא. הוא טבח. בית-משפט בישראל קבע שדגל שחור מתנוסס מעליו. אחד הנכדים של הקורבנות יושב כאן, עיסאווי פריג'. יש כאן ניסיון אטום שלא להתחשב ברגשות של האחר. ולכן, אני אומר שגם דבריו וגם מעשיו אתמול פגעו בכל אחד מאתנו, אבל בעיקר פגעו במשפחות של כפר-קאסם. אני קורא לשר לוין לחזור בו מהאמירות הקשות, הבלתי-סבירות, ולהתנצל על דבריו הנוראיים, הפוגעניים, הקשים. שילמד מאחרים איך להתחשב באחר ולגלות אמפתיה לסבל, לקורבן, ליגון,

תודה רבה לך, אדוני היושב-ראש. בהחלט, היום יום החקלאות בכנסת, ומי שיודע, החקלאים הפכו להיות אוכלוסייה במצוקה, ופערי התיווך הם משהו שאוכל את היכולת שלהם להתפרנס. יש לי הצעת חוק לפיקוח על פערי התיווך. לצערי הרב, בכנסת שעברה הצלחנו להעביר את זה בטרומית אך לא הצלחנו לסיים את החקיקה,

אבל המכתב שהגיע אלי, שכתב דוגי ישראלי,

חקלאי עד לא מזמן, מחדד את הצורך באותו חוק, שיגן הן על החקלאים והן על הצרכן הסופי. וככה הוא כותב: שמי דוגי ישראלי, אני ציוני וחקלאי גאה.

טרגי ככל שיהיה, לא מאפשר לפגוע בצורה כל כך בוטה בתקנון הכנסת.

אמרתי את אותם דברים כשהיו פה מעשי ליצנות - - זה לא

חברי חברי הכנסת,

חבר הכנסת עמר בר-לב, כל מי שיזם את יום החקלאות, אני רוצה לומר לכם תודה בשם סבא-רבא וסבתא-רבתא שלי, שאינם עמנו כמובן, נחמה ומיכאל קרסיק, ממשק 55 בנהלל, ובשם משפחת פיין מיסוד-המעלה, סבתי צפורה פיין, מהצד השני. אני אקרא את מכתבו של אלי אהרון ממושב עמיעוז, מגדל ירקות שגאה להיות חקלאי במדינת ישראל: אף שאני חי במדינה שלצערי בהחלטותיה ובפעולותיה עושה הכול כדי להמאיס את עבודת האדמה על החקלאים, עובדה זו אינה מפריעה לראש הממשלה ולשריו, במסגרת ביקוריהם בחו"ל ומי שהיה היום בכנס היפה באודיטוריום, ואדוני היושב-ראש היה שם, שמע את ראש הממשלה מתגאה בחקלאות הישראלית המתקדמת על אף התנכרותם אליה. המדינה כמעט אינה תומכת כיום בחקלאות, ועושה ככל שבידה לצמצם ו/או לבטל את המעט שנותר. לצערנו, אוכלוסיית החקלאים הולכת ופוחתת, והעתיד מי ישורנו. בעניין מחירי המים הגבוהים מציעה המדינה לבצע סבסוד צולב בין החקלאים, בין הדרום לבין הצפון, כל מי שמכיר את זה,

העיקר שלא תידרש לסבסד אותם בעצמה. אנחנו יודעים שבכל ההיבטים של הביורוקרטיה המדינה אינה עומדת לצדם של החקלאים.

לאחר שהבינה כי אין תחליף ישראלי לעובדים הזרים, המדינה עושה הכול כדי להקשות ולהכביד את העסקתם, וזאת באמצעות היטלים ואגרות ומערכת תקנות בלתי אפשריות. מינהל ההשקעות במשרד החקלאות, אשר בעבר הרחוק סייע לפיתוח החקלאי ולכניסת דור ההמשך, כמעט לא קיים היום מבחינה תקציבית. ודור ההמשך, חברים וחברות, זה העיקר מבחינה חקלאית, זאת הציונות, ושם אנחנו צריכים להיות.

אני קורא לממשלת ישראל להתעשת, כך אומר אלי אהרון, לפני שיהיה מאוחר ולפני שהחקלאות תיעלם מהמפה הישראלית.

תודה, חברת הכנסת איילת נחמיאס ורבין.

הכנסת אכרם חסון,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

אני גם מצטרף לתודות לאיתן ברושי ולקבוצת חברי הכנסת שדאגו ליום החקלאות, היום הנפלא. אבל, לצערי הרב, מה לעשות, גם בחקלאות יש אפליה. קיבלתי מכתב מחקלאי מבוקעאתא ברמת-הגולן: אני פונה אליך בצעקה וזעקה לעזרה. כחקלאי אני עובד קשה על מנת לפרנס את משפחתי בכבוד. המצב כיום הוא שאנו,

ובמיוחד מגדלי התפוחים ברמת-הגולן, שהיינו מייצאים את כל התוצרת לסוריה, נמצאים מאז המלחמה, כמעט ארבע שנים, במצב שאין לנו את אותה אפשרות ייצוא. אנו סובלים מנזק גדול לפרנסה שלנו, דבר שבעצם גורם לנו סבל רב, בעיות כלכליות ונזק למשפחות שלמות שחיות על עבודת האדמה והחקלאות. בנוסף, אנו סובלים מאי-שוויון קשה במחירי המים.

החקלאים הדרוזים, משלמים יותר כסף על קוב מים ממה שמשלמים החקלאים במקומות אחרים במדינה, וגם החקלאים היהודים שחיים אתנו ברמת-הגולן משלמים פחות מאתנו.

אנחנו אזרחים סוג ב'? אנחנו לא חלק ממדינת ישראל? הדם שלנו שונה? הבעיות קשות ורבות, ואנו סובלים ומצבנו מידרדר מיום ליום ומשעה לשעה. אני פונה אליך, חבר הכנסת אכרם חסון, על מנת שתשמע את הזעקה שלנו ותעזור לנו להשתקם ולחיות ולהתפרנס בכבוד, ולהרגיש שאנחנו חקלאים ואזרחים שווים במדינת ישראל. בני משפחת חבוס, בוקעאתא, רמת-הגולן. תודה, חבר הכנסת אכרם חסון. חברת הכנסת ענת ברקו,

גברתי, ולאחר מכן, חבר הכנסת איתן ברושי. אדוני היושב-ראש, כבוד השר, כנסת נכבדה, אנחנו מציינים פה גם השנה בחגיגיות את יום החקלאות, אבל הרשו לי לחרוג לרגע מתחושת החגיגיות ולפתוח תיבת פנדורה, או בנדורה יותר נכון, ביחס לנושא של פשיעה חקלאית, שלא כל כך דובר בה כאן, ואני אחרוג מכללי הפוליטיקלי-קורקט. היום החקלאות היא לגיל הזהב. הביטחון שלנו בסכנה, כמו גם הביטחון התזונתי וביטחונם של החקלאים, ואנחנו רואים שהפשיעה החקלאית הולכת וצוברת תאוצה. המחקר המצוין של מרכז המחקר והמידע של הכנסת מביא את הנתונים אך רק ביוני האחרון. בשנים 2011 עד 2015 נרשמה פשיעה חקלאית מכל הסוגים, כמעט בכל יישוב חקלאי בישראל, אבל 98% מתיקי החקירה שנפתחו בתחום זה נפתחו בגין עבירות שנעשו ביישובים יהודיים. שימו לב, רק 2% הנותרים מהתיקים נפתחו בגין עבירות שנעשו ביישובים ערביים. אני חוזרת: 98%. בחמש השנים האחרונות למעלה מ-60% מהחשודים בעבירות פשיעה חקלאית הגיעו מהמגזר הערבי. מעבר לאותם 60%, עוד 18% מהחשודים הם תושבי הרשות הפלסטינית.

הנתונים מדברים בעד עצמם, ונתיבי הפשיעה החקלאית הם גם נתיבי הטרור, אדוני השר. מאוד מאוד חסר לנו נציג של משרד החקלאות בדיון בוועדת חוץ וביטחון, כי אני חושבת שיש הרבה מה לעשות. התחושה היא שהחקלאים מופקרים. אני יכולה להגיד שחותני, זיכרונו לברכה, נחמן ברקו, ניצול שואה, ודורות של חקלאים שהתבוססו בבוץ ברפתות וייבשו את הביצות, היום זה דור הולך ונעלם, ואדמות מופקרות, ואין ואקום בשטח.

מי כמוך יודע שכל אדמה שהיא לא מעובדת היא אדמה אבודה, אדמה שמשתלטים עליה.

ולכן, לבנו עם החקלאים ביישובים צמודי-הגדר, לבנו עם החקלאים, ואני חושבת שרואים כאן, אדוני היושב-ראש, שלא ימין ושמאל - - תודה רבה. - - אלא כל עם ישראל צריך לעמוד לצדם. זה עניין ביטחוני ממדרגה ראשונה.

תודה רבה, חברת הכנסת ברקו. חבר הכנסת איתן ברושי,

ואחריו, חבר הכנסת יוסף ג'בארין. אדוני היושב-ראש, שר החקלאות, חברי החקלאים, התבקשתי על-ידי חדוה ועמי ארזי מכפר-ויתקין, וכמצוות היושב-ראש קיצרתי את הפנייה שלהם כדי לאפשר לדיון לזרום. אני אקרא רק קטעים מהמכתב. ברצוני להביע דעה על מצב החקלאות דרך מבטי האישי, המשקף חקלאים רבים. מי לוקח אחריות על הרס כל חלקה טובה וירוקה במדינה? לאן הולכת הציונות? למה אתם רוצים ליצור מדינה של מובטלים חסרי יכולת קיום בכבוד? כל רפת חלב שנסגרת, כל חקלאי שמפסיק לגדל ירקות ופירות, אלה הופכים לנטל וגורמים למדינה להיות תלויה ביבוא, ובאיכות ירודה. העם הזה זקוק לאנשים בכנסת שיעריכו את יכולתם של החקלאים ויתגמלו אותם בהתאם. עוד לא נשמע על מקצוע שבו כל הזמן מקצצים בשכר. חייבת וצריכה להיות מדיניות ברורה. קיצוץ צריך להיות הגיוני, מתוך לימוד הנושא מקרוב. אנחנו מזמינים את כל חברי הכנסת שמאמינים שהחקלאות היא ערך חשוב להמשך קיום המדינה לרפת "שביל החלב" בכפר-ויתקין, ללמוד מקרוב מה שבאים ללמוד אצלנו חקלאים מכל העולם,

נורבגיה,

רוסיה ועוד. בכבוד ובברכה, חדוה ועמי ארזי, דור שלישי לחקלאים בכפר-ויתקין.

תודה לחבר הכנסת איתן ברושי. חבר הכנסת יוסף ג'בארין,

ואחריו, חבר הכנסת עמר בר-לב. כבוד היושב-ראש, אתמול נאלצתי יחד עם חברי לעזוב את אולם המליאה במהלך נאומו של ראש הממשלה.

אחרי שהקשבנו בקשב רב לנאום שלך ולנאום של נשיא המדינה. רצינו להעביר מסר מחאה ברור לציבור בישראל, שלא ייתכן שראש ממשלה מצטרף לקריאות, במקרה הזה של שר הביטחון ליברמן, להחרים את הרשימה המשותפת, להחרים רשימה של 13 חברים, רשימה שמייצגת כ-20% מכלל הציבור בישראל. וזאת למה? כי הרשימה קיבלה עמדה פוליטית שלא להשתתף בהלוויה של נשיא המדינה. עמדה פוליטית.

כבוד היושב-ראש - - הנשיא פחות חשוב מהרשימה? - - האירוניה היא שהכנסת היום גם מציינת את המורשת של רחבעם זאבי גנדי, שאנחנו רואים אותה בבירור כמורשת של טרנספר ומורשת של גזענות. מאוד מדכא לראות שהחוק שנחקק ב-2005 להנצחת זכרו של גנדי משיג היום את מטרותיו בכך שהמורשת הזאת חיה וקיימת, ואני מפנה אותך לדבריו של שר הביטחון ליברמן היום בעיתון "הארץ", שאומר שאנחנו נציגות של ארגוני טרור, אנחנו לא לגיטימיים ואנחנו לא רצויים. אם זו לא גזענות, אני לא יודע מה זו גזענות. תודה, חבר הכנסת יוסף ג'בארין. חבר הכנסת עמר בר-לב, בבקשה, אדוני, ואחריו, חברת הכנסת מרב מיכאלי. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. גם אני רוצה להקריא, את מכתבו של אלעד תמיר ממושב היוגב. גם אני קיצרתי מעט בשביל שייכנס לנאום בן דקה. יום חקלאות שמח. אני אלעד תמיר, בן 35, ממושב היוגב, אבא לאוריה, אליה ועוד אחת שאו-טו-טו מצטרפת, דור שלישי לחקלאים ורביעי להתיישבות בישראל. מילדותי אני מסתובב ברפת המשפחתית, ובשלוש השנים האחרונות עובד ומנהל את המשק המשפחתי לצד הורי. לא פשוט להיות היום חקלאי, לגור במושב, כאשר מימינך ומשמאלך כולם נוטשים אט-אט את החקלאות עקב מעבר לפרנסה בטוחה יותר, קלה פיזית ופחות מחייבת, כאשר חבריך נפגשים לבירה בערב, ואתה במשק מטפל בפרה ממליטה, או חס וחלילה שחלתה. אני רואה בחקלאות אבן יסוד של מדינתנו, על אותו משקל של חינוך וביטחון, וענף החלב מייצג זאת נאמנה, ענף ששורת הרווח לשותפים בשרשרת הייצור נקבעה על-פי נוסחה בחוק. אין אצלנו תאוות בצע. קורת-גג, מזון בריא, תחושת ביטחון ואהבה הם היסוד לחברה בריאה. תודה, חבר הכנסת טיבי. פנה אלי חבר הכנסת עיסאווי פריג' וביקש לבדוק את קטע ההקלטה, חבר הכנסת טיבי,

מה התרגום? פנה אלי חבר הכנסת עיסאווי

שהממשלה תבין שהחקלאות איננה תחביב של משוגעים לדבר

עיסוק ומקור פרנסה לא פשוט בכלל של תושבים בפריפריה, ושתקצה משאבים בהתאם

אני חוזרת לציטוט: התחברתי עם דנה מלצר, תושבת חצבה גם היא,

החלטנו לרוץ עד שניתקל בקיר. הרגשנו שהבשילה העת להפוך חלום

וזאת רק משום שבני הערבה, שגדלו והתחנכו על ערכי ההתיישבות, ערכי האדמה ועבודתה, חוזרים אליה ובוחרים להקים בה את בתיהם בתקופה הקשה והמכוערת ביותר שידעה מימיה.

צעירים וצעירות, בוחרים במקום המרוחק, הקשה, היקר, ללא ספק ובלב

אמר לנו: תראה לי ערבי אחד שעבר בפסיכומטרי. נניח לזה שאולי אתה לא יודע שבפסיכומטרי אין ציון "עבר"; אבל מה שאתה יודע ורואה היטב זה המספר ההולך וגדל של הסטודנטיות הערביות והסטודנטים הערבים באקדמיה, ואתה משקשק מפחד. הם מצליחות ומצליחים למרות כל המכשולים שהמדינה שמה להם. גישתך דומה באופן מזעזע לנומרוס קלאוזוס בימים האפלים של אירופה, כשהגבילו את מספר הסטודנטים היהודים. אני רוצה לפנות ישירות אל כל הסטודנטיות הערביות והסטודנטים הערבים: המשיכו בדרככם. הראו לכל השונאים את תרבותנו היפה. מחקו לגזענים את החיוך המכוער מהפנים, כי אני בטוח שאמירות אלה רק מדרבנות אתכם להגיע ולכבוש פסגות חדשות גבוהות יותר ויותר. (אומר דברים בשפה הערבית). תודה. תודה רבה, אדוני. חבר הכנסת אלעזר שטרן, בבקשה. אחריו, חבר הכנסת אבו עראר. זה בלי התראה, אדוני היושב-ראש. אתה יודע שאתה הרצת אותנו 60 שניות, אז תקפיד, כי אתנו הקפדת. אחלה נקמה. יום חקלאות בכנסת היה אמור להיות יום חג, ולא היא: ראינו את התוצרת והתמלאנו גאווה, שמענו את החקלאים ונחמץ לבנו. ברשותכם,

אני מבקש לקרוא את סיפורו של חברי ליישוב הושעיה, יאיר בר-עזר, חקלאי בן חקלאי: כנסת נכבדה, חקלאים ואנשי תנועות ההתיישבות,

משפחת בר-עזר, מכפר-חסידים, דור שני ושלישי של חקלאים ובוני הארץ. סבא וסבתא ראובני, ממקימי כפר-חיטים בשנת 1923, הצטרפו לכפר-חסידים בשנת 1931, והיו מראשוני שומרי שנת שמיטה בארץ-ישראל. המשיכו את דרכם במשק החקלאי אמי עליזה, זיכרונה לברכה, ואבי אברהם, ייבדל לחיים ארוכים, שיושב גם הוא כאן. אבי הגיע לאחר "ליל הבדולח" יחד עם בית-היתומים מפרנקפורט לכפר-הנוער הדתי בכפר-חסידים. הוא וחבריו הקימו את כפר-דרום בנגב במסגרת עליית 11 הנקודות בשנת 1946. אני, בן הדור השלישי, יאיר בר-עזר, ממשיך את דרכם במשק החקלאי בכפר-חסידים. במשק רפת חלב מהגדולות במשק המושבים בישראל וגידולי מספוא לבעלי-החיים, הכול מתוך תפיסת עולם ירוקה ומחזור. במסגרת זו אנו בין ראשוני יצרני החשמל הסולרי בישראל. המשק משקיע בחדשנות ובקדמה בחקלאות והולך לפני המחנה במיזמים ופיתוחים בתחום הרפת.

כחקלאים במדינת ישראל, גאים לשמש חלון ראווה לקשרים בין-לאומיים בתחום החקלאות והמיכון החקלאי. אנו גאים להיות יצרני חלב איכותי המאפשר ביטחון תזונתי לתושבי המדינה. אנו מאמינים בעשייה חקלאית, בעבודת ידיים, בטכנולוגיה חכמה ובהבנת האדמה. אנו מגדלים דור המשך שבשעה זו נמצא בחזית הצבאית, בעשייה החינוכית ובשלבי חיים שונים מתוך תקווה לשילובם בעתיד במשק החקלאי. אנו מאמינים ומקווים שמדינת ישראל תדע ותשכיל לשמור על החקלאות כפי שהחקלאות שומרת עליה כל השנים ותעריך את הידע, החידושים והקדמה שהיא מביאה לתחום החקלאות העולמי. נסיים בברכה שתהיה ארצנו ארץ זבת חלב ודבש, כי בידינו הדבר. אני מבקש לשלוח מכאן בשמו של יאיר, ואני מצטרף, איחולי רפואה שלמה ליואב צור, רפתן ואביו של איתמר ז"ל, שנפל במלחמת לבנון השנייה, מבאר-טוביה.

חבר הכנסת טלב אבו עראר, בבקשה, ואחריו, חברת הכנסת סבטלובה. מכובדי היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, ביום ראשון האחרון אירעה תאונת דרכים בכביש 31, המחבר את באר-שבע לערד, כביש שמתבצעות בו עבודות כדי להרחיב את הכביש. הכביש הזה נקרא "כביש המוות". לא עובר שבוע שלא תארע שם תאונה, מזה שאין אמצעי בטיחות מפני העבודות שמתבצעות שם - - אני מבקש שקט בצד שמאל. - - וגם כניסות ליישובים הסמוכים, לחורה אין כניסות. לא מוסדרות כניסות שם ליישובים האלה, דבר שגורם להרבה תאונות. אני רוצה לציין בפני חברי הכנסת שעל-פי דוח מבקר המדינה, משרד התחבורה והמשטרה אחראים לכישלון המתמשך בטיפול בתאונות הדרכים. ולכן, לא יכול להיות שתארע תאונה שבה יאבדו את חייהם שני אחים, תאומים צעירים, בני 22, עימאד ובסאם אבו סוויט, מיישוב סמוך לחורה. לכן, אנחנו מבקשים להציב שם אמצעי בטיחות, שיבטיח שהנסיעה שם תהיה בטוחה. זה מה שאנחנו מבקשים משר התחבורה.

רק צריך לציין - - - של שיפוץ הכביש. זה קרה בזמן

אחריו, באסל גטאס, חבר הכנסת. אדוני היושב-ראש, אני מבקש לקרוא מדבריו של חזי דניאל ממושב אחיטוב. חזי דניאל כותב כך: אני, חזי דניאל, ממושב אחיטוב שבעמק-חפר, בן 62, דור שני לחקלאים עולי עיראק. אני מגדל מלפפונים בחממות זה 40 שנה. כחקלאי אני מצדיע בגאווה למושב, שהחל מאדמת בור זרועת קוצים עם עולים חדשים שמקצוע החקלאות היה זר להם והגיע להיות ליישוב שמספק כ-60% מצריכת המלפפונים במדינת ישראל. המסלול הקשה של עבודת כפיים, מחסור באמצעים, סביבה עוינת ואיומים ביטחוניים לא הרתיעו את העולים ולא ריפו את ידיהם מלהתמיד בעבודת האדמה ולהוסיף כל שנה נדבך לביסוס המושב כמרכז חקלאי מובהק שרוב תושביו מתפרנסים מחקלאות. לדאבוננו, כותב חזי דניאל, הלכה והתפתחה בתקופה האחרונה תפיסה כלכלית קרה של ראיית עלות תועלת בלבד, תוך התעלמות מהחזון של עם שיודע לספק לעצמו את מזונו ואת ביטחונו. הראייה הכללית הזאת, הוא ממשיך וכותב, של הסתמכות על מגדלים מחו"ל, מסוכנת לביטחון התזונתי ויש לשנותה מייד, בטרם יהיה מאוחר מדי. במקום לטפח את החקלאות הישראלית רואים את הפתרון בחקלאות שמעבר לים. ראוי שאותם קובעי מדיניות יתלוו לתלמידי עמק-חפר, המבקרים אצלנו במושב ומבינים את ערכה של החקלאות, וילמדו מהם דבר או שניים. דבריו של חזי דניאל ממושב אחיטוב שבעמק, שמופנים לכולנו, ובעיקר לממשלת ישראל ולשר החקלאות, שיושב עמנו כאן. תודה, אדוני היושב-ראש. בבקשה, חבר הכנסת גטאס. בבקשה, אדוני.

לפחות - - - לבטא את השם שלי. באסל גטאס. אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, אדוני השר, ב-20 באוקטובר שלוש סטודנטיות ערביות שלומדות לתואר שני במגמה לניהול מלכ"רים באוניברסיטה העברית היו בדרכן ארצה מבלגרד בטיסת "ארקיע" 388iz. הן הגיעו לבידוק הביטחוני. כשהגיע התור שלהן לקחו אותן הצדה. חיכו אנשי הביטחון עד שגמרו את הבידוק של כל הנוסעים, ואז התחיל המסע המעליב, המשפיל, שכלל את הכנסתן לחדרים, כל אחת לחדר אחר, שלושתן: ראנא מעכו, רים מכפר-כנא וסירין מירושלים. כתבה לי אחת מהן: הדברים המשיכו להסתבך כך שהוכנסנו כל אחת לחדר כדי לעבור בידוק, חודרני, פולשני ומשפיל בלשון המעטה. הבידוק כלל נגיעה באזורים אינטימיים בגוף, הורדת מכנסיים ואף הורדת חזייה. אני התנגדתי להורדה של החזייה שלי ואמרתי שאינני מוכנה לעשות כך. הבחורה שעשתה את הבידוק מסרה את זה לקב"ט, בחור בשם רונן. הוא אמר במפורש: את לא מורידה את החזייה, את לא עולה למטוס. בלית ברירה ומחוסר אונים מוחלט נאלצנו לציית לפקודה. זה לא הסתיים כאן. אדוני היושב-ראש, אחרי סיום הבידוק המשפיל הזה לקחו אותי, את שלושתן, רבע שעה לפני העלייה למטוס, והעלו אותנו למטוס לפני כל הנוסעים. הושיבו אותן באחורי המטוס עם מאבטחת שישבה לידן כל הטיסה. הבטיחו להן שהתיקים שלהן נבדקו ויעלו אתן למטוס. הן הגיעו לנמל-התעופה בתל-אביב וגילו שהתיקים אינם. המסע הזה נמשך עד לפני יומיים, שאז הוחזרו להן התיקים.

אני אומר לכם, אלה הפנים האמיתיות של ניהול היחסים עם האוכלוסייה הערבית, באופן שהוא לא מוסרי ולא חוקי.

חבר הכנסת מיקי לוי, בבקשה. אחריו יסכם חבר הכנסת פורר. אני מבקש לעשות את זה במסגרת הזמן של דקה. אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, עצוב לי לראות את מה שקורה כאן בשבועות האחרונים. ממשלת ישראל מנהלת את המדינה כמו קרקס, במין מופע אקרובטי, לולייני, חסר כל תכלית. זה אפילו לא יפה לעיניים כמו מופע אקרובטי, זה סתם מביך. מצהירים הצהרות, מחליטים החלטות, מחוקקים חוקים, ומכלים את הזמן היקר של הבית הזה, זמן קדוש שהציבור העניק לנו כדי לעבוד עבורו, ובלי למצמץ, אחרי תקופה קצרה מבטלים הכול בגלל שיקולים פוליטיים צרים וציניים. תראו את רשימת הקלון הזאת: חוקקתם את חוק השוויון בנטל, ביטלתם; חוקקתם את חוק המשילות, ביטלתם, חוקקתם את חוק הספרים, ביטלתם, הקמתם את רשות האשפוז, סגרתם, החובה של לימודי ליבה, ביטלתם, הגעתם להסדר היסטורי בכותל, ביטלתם, החלטתם על תוכנית לחיזוק יישובי הצפון וביטלתם את התקציב. ועכשיו, אחרי שהחלטתם על סגירת רשות השידור והקמת התאגיד, אחרי שבזבזתם מאות-מיליוני שקלים מכספו של הציבור, אתם פועלים לביטולו, והכול מתוך גחמות אישיות, עם תירוצים שהיו מביישים ילדים בגן, ואפילו בכיתה א'. פשוט בושה וחרפה, אין לי מילים אחרות. אתם עסוקים בעצמכם. האזרחים והבעיות שלהם פשוט לא מעניינים אתכם. טרור משתולל, צפיפות בכיתות, עומס בבתי-החולים, עוני, פערים, חוסר שוויון, משבר דיור, משבר חקלאות, יוקר המחיה, כלום לא מעניין אתכם. מה כן? שבועות אתם מתעסקים בתאגיד, מה יכתבו או מה יאמרו עליכם ובאיזה כתבה בערוץ טלוויזיה שעוד לא קם ידווחו עליכם. אדוני היושב-ראש, זה פשוט מביש. לאיזה שפל נוסף הממשלה הזאת עוד תוריד אותנו? תודה רבה. בבקשה, חבר הכנסת פורר. תודה, אדוני. בעוד שעה קלה נציין 15 שנה להירצחו של האלוף במילואים, לא במילואים: של האלוף, זכרו לברכה, רחבעם זאבי,

יש פה כמה חברי כנסת שקצת התבלבלו ושכחו שאנחנו הרשות המחוקקת. הם החליטו שהם גם החוקרים, גם השופטים ואולי גם הקברנים. אז, חברים, יום הזיכרון הזה הוא לזכרו של שר שנרצח בעת מילוי תפקידו, מפני שהוא היה שר בממשלת ישראל, ולא משום סיבה אחרת. תודה רבה, אדוני. חברת הכנסת מרב מיכאלי, בבקשה, ואחריה, הגברת חברת הכנסת תמר זנדברג. תודה, אדוני. אני קוראת את מכתבה של עידית גרפונקל מקיבוץ יטבתה, שחיה בערבה זה 33 שנים. באזור שלנו מתפרנסים מחקלאות, ובעיקר מתמרים. כמו כן, למרות תנאי האקלים הקשים, הפרות כאן מייצרות חלב איכותי ביותר, שמשמש חומר גלם למוצרים ממחלבת יטבתה. הממשלה מאשימה את החקלאים ביוקר

וההתיישבות. אנחנו מורגלים בכך שהעיסוק בחקלאות מוגדר כעבודת האדמה. אבל ההתיישבות זכתה זה מכבר לכינוי "גאולת הקרקע" או "גאולת האדמה", ולפיכך יש קשר בין שתיהן.

בני-האדם, אל הקרקע, אל הסביבה ואל מחזור הטבע באופן בלתי אמצעי. החקלאות וההתיישבות,

שלושה נושאים עיקריים מעיקים על החקלאות וחונקים את החקלאים: עלויות הייצור, פערי התיווך והיבוא. בשלושת התחומים הללו לממשלה יש השפעה ישירה,

אך לרעת

משבח את החקלאות הישראלית וקוצר מחמאות בזכותה, בעוד שבארץ ממשלתו מחסלת אותה. בעוד שעה קלה יתקיים במליאה דיון לזכרו של השר לשעבר אלוף רחבעם

- - ביד אחת להנציחו וביד השנייה למוטט יישובים שעליהם הוא נלחם ושפך דם יחד עם חבריו לנשק?

אמרתי וחזרתי ואמרתי בכל פורום אפשרי כי אין מדינה בלי חקלאות ואין חקלאות בלי

באמת, אני אומר לך את זה עכשיו,

משהו שאני יכול לפרגן. באמת, נמאס לי כבר כל הזמן לצעוק את הזעקה הזאת כאילו שהכול רע.

הם לא עברו

ואני אומר לך עכשיו, בגלל שהחקלאים והחקלאות יותר חשובים ממני ויותר חשובים מכל מפלגה במדינת ישראל, כי החקלאות והחקלאים הקימו את המדינה,

חקלאים, החקלאים הכי טובים. מו"פ, חבר'ה, כל העולם רוצה לקנות מאתנו

יש לנו את החקלאות הטובה ביותר, שיכולה להאכיל את כל העולם, אבל בסוף לא יהיו חקלאים ולא נוכל למכור כלום. תודה רבה, אדוני.

צריך להדליק נורה אדומה אצל שר האוצר, אצל ראש הממשלה, אצל כל

מאתנו.

המחיר המפוקח של הקוטג' היה 4.20 שקלים, אמרתי את זה כבר מאה פעמים, ושל הגבינה הלבנה 4.10 שקלים,

לא היה אפשר למכור את זה ביותר.

ילין, "שיווק הדרום", "שקמה", אני יודע, מה שאתם לא רוצים, והם עשו קרטל ביניהם. רודים בחקלאים, קונים את העגבניות במחיר הפסד לחקלאי,

ואת כל המוצרים,

בבקשה, אדוני, חמש דקות לרשותך. אדוני היושב-ראש, אדוני, חברי השר,

ראשית, צריך להודות ולהעריך את היוזמים שיזמו את יום החקלאות בכנסת, ובעיקר אני חושב שצריך להעריך את העובדה שהגדירו נכון את היום כיום החקלאות ולא יום

המפעלים מחר בבוקר, כמה שנתאמץ כולנו, בערבה,

שם חיים

והחקלאות נותנת את אותם אמצעי ייצור שמאפשרים להתיישבות הכפרית הכל-כך חשובה הזאת, ערכית וציונית ולאומית וביטחונית,

וזה שווה הרבה הרבה יותר מכסף.

עכשיו, אני

לך, אדוני שר החקלאות, פונה אליך, חברי היקר,

מעל הבמה הזאת: אמרתי קודם שהמשבר של החקלאות,

נורא נוח לנו לרוץ עכשיו אל הממשלה, וזה בסדר, דעותי בעניין

בבקשה, אדוני.

אדוני היושב-ראש,

למדתי שכאן, כאשר מציינים ומקדישים יום לנושא, סימן שהמצב של הנושא איננו טוב. עוד לא הקדישו כאן, יום לבנקאים מעולם לא ראיתי, ולדברים שנמצאים ומשגשגים.

אולי אני רוצה לפתוח כאן בבקשת סליחה ומחילה,

מן החקלאים. בשבע השנים האחרונות, אדוני היושב-ראש, חוסלו 9,000 משקים, קרוב ל-10% מההיקף של המשקים במדינת ישראל, ירידה משמעותית, כבוד השר. אבל בבית הזה יוצרים משברים על 40 משפחות בעמונה, לא על המשבר בחקלאות. מיותר לציין, וזה כבר נאמר, שחקלאות היא תפיסת עולם, היא תודעה. והנה, אדוני היושב-ראש, היהודי החדש, החקלאי, הזורע והנוטע, ניגף בפני היהודי הישן שהיום שולט בכיפה, מתווך. הבעיה של החקלאות איננה בנקודה כזאת או אחרת, בהעסקת עובדים כך או אחרת, אלא במיקומה בסדר העדיפויות הלאומי במדינה שחותרת להיות מדינת מתווכים. וצריך לומר את הדברים באופן אמיתי. יושבים כאן אנשים צעירים מאוד שהוריהם הספיקו לדעת מהי חדוות היצירה, אדוני היושב-ראש, חדוות היצירה היא ביטחון תעסוקתי, יכולת להתפרנס בכבוד ולאהוב את מה שאתה עושה. כל הזמן מתנגן לי בראש, ואני לא יכול להשתחרר מזה, מהשיר היפה של עלי מוהר, "שיעור מולדת", והוא אומר שם: "אז בבית-הספר / על הקיר תמונה / והאיכר חורש בה / את האדמה - - - האיכר יצמיח לנו לחם" שים לב,

לא כדי להרוויח בבורסה, אלא כדי, אדוני, "שנהיה גדולים". הייתה תפיסה כזאת. והדבר הזה פס מן העולם, משום שהעולם הישן חזר לשלוט בכיפה, ואין ערך לחקלאות היום. אני מצטער, כן, אני מאמין בחקלאות מסובסדת. מדינה שמבקשת כל הזמן, מתגדרת בנוצות ה-OECD, שתנהג כפי שנהוג ב-OECD, כמו בשווייץ, כמו בצרפת: חקלאות מסובסדת. אבל בשיטה הקבועה שלכם, אדוני השר, של לשסות את אלה באלה, אתם מספרים לצרכנים שעלות המוצר שלהם היא תוצאה של מה שהחקלאים הגזלנים, הם שמרוויחים - - - לא היה ולא נברא.

אי-אפשר לתקן עוול אחד ביצירת עוול אחר, אבל זוהי למעשה השיטה כל הזמן: סכסוך בין קבוצות, אחת בשנייה. גאולת האדמה איננה בעקירת עצי זית אלא בנטיעה, בקדושת האדמה, אדוני היושב-ראש, היא לא בלהרוות אותה בדם אלא בלגדל עגבניות ומלפפונים. חקלאות זאת תרבות, וצריך להתייחס אליה כמו לנושא של שמירת הטבע, ושימור אתרים, ותרבות וחינוך. אבל הדברים האלה לא יכולים לקרות, משום שהכול פסאדה, הכול פוזה והכול קמל ונובל, כי הכול עניין של הסברה. בפועל, ממשלת ישראל הנוכחית, אין לה עניין בדבר הזה, ולו היה לי הרבה יותר זמן הייתי מסביר הסבר אסטרטגי עמוק כמה חקלאות חשובה. אני חושב שאנחנו עוד נשיב עטרה ליושנה, בימים האלה שבהם א"ד גורדון המודרני, א"ד גורדון החלוץ המודרני הנוכחי הוא ספסר וסרסור ומהמר, ולא חקלאי.

סליחה מכם. עוד נשיב עטרה ליושנה. תודה רבה, אדוני. חברת הכנסת שרן השכל, בבקשה, גברתי. תודה. במהלך השנה האחרונה למדתי להכיר את בעיות החקלאים מקרוב. הכרתי חקלאים רבים והתאהבתי בהם. התאהבתי בעיקר משום שראיתי להט רב וציונות בעיניהם, וגיליתי את אהבתם העמוקה והבלתי ניתנת לערעור לעבודתם ואת החיבור המיוחד בינם לטבע ולאדמה. יחד עם זאת, ראיתי כאב רב. נוכחתי לראות כי מדובר בהזנחה של שנים, שמגיעה בימים אלו לשיא. ואני אולי חייבת לשתף אתכם שהיום זה באמת הגיע לשיא, כשנפגשתי בלשכה שלי עם חקלאי בן 70, שהיה עם דמעות בעיניים על מפעל שלו, מפעל העבודה שלו, של 40 שנה, שירד לטמיון, וזה פשוט שבר אותי. זהו שיא שבו אלפי חקלאים מאבדים את פרנסתם ונכסיהם, והכי כואב, את אדמתם,

ולפעמים הוריהם או סביהם, עיבדו להקמת המדינה הצעירה ולתפארת ישראל. החקלאות איננה רק ביטחון תזונתי לאזרחי ישראל, ואנו חייבים לדעת שאנו מסוגלים לכלכל את עצמנו בעתות משבר, היא גם שמירה על אדמות מדינה, היא ביטחון תעסוקתי בצפון ובנגב, שמירה על גבולותינו וחיבור לאדמה שעליה אנו יושבים ולארץ שאנו אוהבים. ואתם, אלו שיושבים ביציע, מקור הגאווה הלאומית שלנו, אתכם אנו חברי הכנסת מזכירים בכל פגישה, ועדה בין-לאומית, בעבודה היומיומית שלכם אני משוויצה בפני חברי פרלמנט וחברי ממשלה בכל העולם. העבודה שלכם היא ההסברה הישראלית והאסטרטגיה שבעזרתה משרד החוץ מחבר בין מדינות וממשלות בכל העולם. את עיקרי הבעיות הניצבות בפני החקלאים ניתן למנות בכמה נקודות: התערבות ממשלתית שנוגסת בעסק שלכם, ביורוקרטיה שמערימה קשיים יומיומיים, מיסוי של כל מהלך וצעד שלכם וחוסר תחרות. המציאות הזאת יוצרת בעיה שפוגעת לא רק בחקלאים אלא גם בצרכנים: סיטונאים מכתיבים לחקלאים את הכללים, מועצה שהייתה אמורה להגן על הצרכנים והחקלאים אך בגדה בעקרונות שעליהם הוקמה היא חלק ממכשול בדרכם של החקלאים, מחירי מים לא אחידים וגבוהים, חוסר בכוח-אדם, ובעיות רבות נוספות. במהלך השנה האחרונה אני פועלת למציאת פתרונות, בעבודה משותפת עם החקלאים ועם המשרדים הרלוונטיים. הגיע הזמן לבטל את מועצת הצמחים המיותרת, שהפכה לחרב פיפיות נגד החקלאים. אני יודעת שלמועצה יש לוביסטים רבים גם בקרב חברי הכנסת, חלקם גם מקורבים לאנשים שמקבלים משכורות מהגוף הזה, אך הגיע הזמן לתת לחקלאים את חופש הבחירה. החופש הזה הוא מרחב נשימה, זה להגן עליהם מהגוף הזה, שאיש לא מעז לבוא ולפעול נגדו. יש שתי הצעות חוק שהגשתי, שעומדות בפני ועדת שרים לענייני חקיקה, ויביאו בשורה לחקלאים, ואני דורשת ממשרד החקלאות להעביר אותן ולהפסיק לדחות את הקץ. אינני חקלאית, אף-על-פי שעבדתי בחווה ואף עמדה בפני האופציה לנהל אותה. בחרתי שלא לעשות זאת ולבחור בנתיב אחר בחיי, כמו רבים אחרים בגילי, שלא מסתכלים על העסק הזה כאופציה עבורם היום, הוריהם אפילו משכנעים אותם לבחור במסלול חיים אחר מתוך פחד לעתיד כלכלי דל. חבר הכנסת ביטן, חבר הכנסת ביטן. הגיע הזמן שנחזיר ונציב את מקצוע החקלאות לא רק כמקור הגאווה הלאומית שלנו, אלא גם כמקור שניתן להתפרנס ממנו בכבוד. אני שמחה ומברכת על היום המיוחד הזה, שנותן לחקלאים ולחקלאות מקום וביטוי, וזו הזדמנות בשבילי לומר לכם, החקלאים שביציע: אני עומדת לצדכם, ואעשה הכול על מנת לסייע ולהקל עליכם, על מנת שתוכלו להמשיך ולהיות מקור גאווה לכולנו. תודה רבה. תודה רבה. תודה רבה על הדיוק. חבר הכנסת עודד פורר, בבקשה,

חמש דקות, אדוני. תודה, אדוני. חברי חברי הכנסת, אדוני היושב-ראש, אורחים, שמענו פה לאורך כל היום הרבה מאוד מילים יפות על חשיבות החקלאות, על חשיבות האחיזה בקרקע ועל חשיבות היכולת שלנו לייצר את המזון. אבל אני אומר, ואני רוצה גם לנצל את ההזדמנות שיושב פה שר החקלאות: תראה, אני חסיד השוק החופשי, ואני מאלה שנלחמים כמעט בכל התערבות ממשלתית, איפה שרק אפשר. בדרך כלל הממשלה, כשהיא מנהלת איזשהו משק, ברוב המקרים היא תעשה את זה לא טוב. השוק הפרטי יעשה את זה הרבה יותר טוב, כך אני סבור. אבל אתה לא יכול לקיים שוק חופשי אמיתי כשאין איזושהי ממשלה שמתערבת בנקודות שבהן יש כשל שוק, שבהן ברור שחייבים התערבות כדי שהעסק הזה יעבוד. וכשאני מסתכל, והסתובבתי היום גם בוועדות וגם בכינוסים, ואני גם מסתובב בשטח, כשאני רואה את החקלאים, אז אני מסתכל על ממוצע הגילים ומחפש את הדור הצעיר ושואל אותם: הבן שלך הולך לעסוק בחקלאות? אני נכד של חקלאי, וסבא שלי, שהיה פרדסן, הכריח את אבא שלי ללכת ללמוד משפטים. הוא אמר לו: אתה לא תצא כל יום החוצה ותסתכל לשמים, ירד גשם, לא ירד גשם. מתי זה היה? לפני הרבה מאוד שנים. לפני הרבה מאוד שנים. כשהיה גשם.

אני מחפש לראות באיזה ענפי חקלאות כן יש דור המשך. אתה כן רואה דורות קצת יותר צעירים, ובדרך כלל, אדוני, אתה תראה את זה איפה שהענף מוסדר, איפה שברור ומצליחים לייצר איזושהי ודאות לדור ההמשך שיוכל להתפרנס. הוא לא יהפוך להיות מיליונר מהעניין הזה, אבל הוא יוכל בהחלט להתפרנס בכבוד. ואתה רואה את ענף החלב, וגם את ענף הביצים, אתה רואה שיש איזושהי המשכיות, יש יכולת לקיים את המשק הזה, מה שאתה לא רואה בהרבה מאוד ענפים אחרים. - - - לכן אני אומר, אני סייגתי את זה קודם ואמרתי שבחלק מהמקרים נכון להתערב, המקרים שבהם אני רואה שיש כשל שוק ברור מצד אחד, ושאני חייב לייצר איזושהי שליטה ממשלתית בתחום של ביטחון מצד שני, אם זה ביטחון תזונתי או ביטחון אחר. אני לא חושב שצריך להפוך את כל שאר הענפים לענפים מוסדרים בהיבט הזה, אבל אני כן חושב שפתיחת השוק לאיזושהי תחרות מול יבוא עם יכולות, שאין לחקלאי הישראלי את היכולת להתמודד עם זה, תביא אותנו בסוף לסיטואציה שגם לא תהיה לנו חקלאות ישראלית בחלק מהתחומים

נפסיד את הביטחון התזונתי. פתאום, כשישביתו, לא עלינו, אני מקווה שזה לא יהיה, אבל פתאום שבוע אי-אפשר לייבא או אין טיסות או נסגר איזשהו נתיב, ואתה מוצא את עצמך בפני שוקת שבורה. הבינו את זה בתעשיות הביטחוניות, כמו שהבינו שיותר כלכלי אולי לקנות טנק מהמדף או לקנות כדורים מהמדף. אתה יכול לקנות את זה בכל מקום בעולם, אבל אתה מבין שיש מצבים שבהם אתה חייב שתהיה לך היכולת של הייצור העצמי הזה. זה נכון גם בחקלאות. מצד אחד, אני גם מסכן את הביטחון שלי עם ביטול המכסים כשאני לא מאפשר לחקלאי להתמודד מול המשק בחו"ל, ואני גם מפסיד באותם הסכמי סחר את היכולת שלי לעשות הסכם סחר עם חו"ל. נניח שאתה רוצה להוריד מכס על יבוא עגבניות, תחליט מול מי אתה עושה את זה. תקבל משהו בתמורה מול אותה מדינה שאתה הולך לעשות אתה את זה, כי היא ממסה אותך כשמייבאים מפה מוצרים אחרים.

זה צריך להיות עניין שהוא דו-צדדי בהיבטים האלה. חשוב לי להדגיש: אני לא חושב שצריך להפוך את כל המשקים האחרים למשקים מוסדרים, אבל אני בהחלט חושב שאיפה שהעניין עובד לא חייבים התערבות, ובמקומות אחרים צריך לתת לחקלאים את היכולת להתמודד דווקא מול פערי התיווך ומול גורמים כאלה. אני דווקא אתן דוגמה של אי-יכולת לייצא,

בעבר הייתה חברה ממשלתית ש-50 שנה התנהלה מצוין ומכרה את התוצרת החקלאית בחו"ל. בערוב ימיה היא באמת לא עבדה כמו שצריך. מי זאת?

חיסלו את החברה.

היא הייתה בשליטה עם הזנה של כסף מהממשלה. חיסלו את העסק הזה ואת היכולת לייצא בצורה מאורגנת, ונותנים היום, כדי לייצא את התוצרת החקלאית, להתמודד מול ספקים וקניינים שיודעים שהם יכולים להחזיק אותך בגרון, כי העגבנייה שלך עוד מעט נרקבת, או מוצר חקלאי אחר שאתה רוצה לייצא.

יש מקומות שעל הממשלה להתערב, והחקלאות היא אחד המקומות האלה. תודה רבה, אדוני. חבר הכנסת אוסאמה סעדי, בבקשה, ואחריו ישיב שר החקלאות. אדוני היושב-ראש, מכובדי השר, חברי חברי הכנסת, שמענו היום את זעקתכם, את זעקת החקלאים מכל רחבי המדינה, ולא שמענו את צעקתם של החקלאים מהמגזר הערבי. אני אומר לכם, אני בא, אדוני השר, מהיישוב עראבה, שנקרא עראבת-אלבטוף, על-שם בקעת בית-נטופה, על-שם סהל-אלבטוף, שמשתרעת על כ-40,000 דונם. הוא היה יישוב חקלאי למהדרין, והיום הוא הפך, וזה טוב, ליישוב של אקדמאים, במקום הראשון בעולם, חבר הכנסת אלי אלאלוף, מקום ראשון בעולם מבחינת מספר הרופאים ביחס למספר התושבים. העניין של החקלאות הפך למשהו שולי לא רק בעראבה אלא בכל המגזר. לפי הנתונים של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, רק כ-3% מהמועסקים במגזר הערבי חיים ומתפרנסים מהחקלאות. סהל-אלבטוף, בקעת בית-נטופה, סובלת מבעיות רבות, אדוני השר, אתה מכיר את חלקן. בעיה חריפה אחת היא ההצפה בעונת החורף, ואז החקלאים לא יכולים להשתמש בשטחים האלה, וגם לא יכולים להשתמש במים. יש שם המוביל הארצי, שנבנה והוקם על אדמה שהופקעה מהיישובים הסמוכים לסהל-אלבטוף, באורך 17 קילומטר, ברוחב 90 מטר. המוביל הארצי מוביל את המים מהכינרת לדרום, אבל ראו זה פלא, החקלאים בסהל-אלבטוף, בבקעת בית-נטופה, לא רשאים ולא יכולים להשתמש במים האלה לחקלאות, ולכן יש בעיות של מכסות מים. כמעט אין חקלאות היום בבקעת בית-נטופה. לאחרונה, אדוני השר, פניתי אליך במכתבים שלא רק שאין מים ואין מכסות מים, עכשיו גם יש בעיות שכאשר בכל זאת החקלאים נוטעים גידולים שלא צריכים מים, כמו אבטיח, למשל, ואז הם משקיעים את כל המשאבים שלהם במשך חודשים בגידול גידולים כאלה, עכשיו נפלה צרה אחת גדולה עליהם, אדוני השר, ואתה יודע את זה, בצורת חזירי בר, שמגיעים בלילות והורסים בבת-אחת את כל היבול שלהם, וכל ההשקעה שלהם יורדת לטמיון. אני מבקש מכבודך, כבוד השר, באמת. פניתי אליך ואנחנו קיבלנו תשובה שהתופעה הזאת ידועה ורשות הטבע והגנים מטפלת בזה, אבל זה לא מנחם את החקלאים. בעיה אחרת היא בעיית הדיג, במיוחד בפוריידיס, בג'סר-א-זרקא, בעכו, בנהריה, בחיפה, וגם הבעיה הזאת מוכרת לך. כל הענף הזה של הדיג נמצא אצלך. הדייגים פנו אליך וקיימנו כמה דיונים גם בעניין הזה, אדוני היושב-ראש. ולכן, אני אומר, החקלאות במדינה בכלל סובלת מקשיים והחקלאים במדינה סובלים מקשיים ומבעיות. קל וחומר, אדוני השר, החקלאים במגזר הערבי. אני פונה אליך לקחת את העניינים לידיים ולטפל במצוקה ובזעקה של החקלאים הערבים.

חבר הכנסת אילן גילאון,

אתה מכיר את הרב טאו? זה מצווה לעבד את הקרקע. לעבד בעי"ן, אבל מה עושה הממשלה?

הורסת. מה עשית אתה כשהיית בממשלה לפני שנה וחצי? אם תדאגו לחקלאים כמו שאתם דואגים,

חצי נקודת זיכוי לחקלאים, ועוד חצי נקודת זיכוי ב-2018. אנחנו הודענו שנוריד את מחירי המים, מי "מקורות", המים השפירים, בשקל ב-2017. אנחנו הגענו לסיכום עם התאחדות חקלאי ישראל על תמיכה ישירה, והלכנו עם זה לאוצר, אלא שלצערנו התאחדות חקלאי ישראל חזרה בה ולא נתנה את הגיבוי שהיה אולי אולי, מאפשר את הסיכוי להגיע לתמיכה בכל הענפים שחבר הכנסת פורר ואחרים הזכירו שיכול להיות שיש בהם כשל שוק. והתמיכה הישירה היא הדרך, לא התמיכה העקיפה, לא מכסים וכל שאר מיני ירקות.

אני לא אומר נגד דברים שאתה אמרת, אני אומר רק את דעתי, את עניות דעתי. אנחנו הגענו למספרים שלא היו פה בארץ של עובדים זרים, לקרוב ל-25,000 עובדים זרים. הוספנו עוד כ-600 עובדים זרים זמניים, ואפשר להגדיל את המכסה הזאת מסרי-לנקה לעוד. והממשלה אישרה כמה פועלים שרוצים מיהודה ושומרון. לא היה כדבר הזה. מדובר על עשרות-אלפים. אנחנו פנינו לאוצר לאשר ב-2017 חוק עידוד השקעות הון בחקלאות, מה שלא קיים, ומפלה את החקלאים מול התעשיינים, ההיי-טק ואחרים. ואני מצפה מחר בוועדת הכספים, אני מקווה שיחד עם ידידי חבר הכנסת משה גפני וחברי הוועדה זה אכן יילקח ויהיה אחד הדגלים שהוועדה תוביל לקראת סיכום התקציב בדצמבר. תודה רבה, אדוני. ישיב שר החקלאות, השר אורי אריאל. בבקשה. אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת,

לפגוע בטקס הממלכתי לזכרו של האלוף רחבעם זאבי ז"ל, אבל תקנון הכנסת לא מאפשר זאת, ולכן אענה בדיוק במשך ארבע דקות, לא

ובעצם הציל חלק גדול מהחקלאים שם. התחיל בזה קודמי, לא אני, אבל זה מגיע

וזה עבד, וזה דגל נכון למקרי משבר, לא לכל יום. המו"פ

פה בטח עשרה או 15 דוברים, לא אוכל לעשות את זה. אני מבקש לגמור בפרשת בראשית שקראנו בשבת שעברה, הפרשה הראשונה בתורה. "ויקח אלוקים את האדם ויניחהו בגן עדן לעבדה

הודעה לחבר הכנסת יואב קיש, יושב-ראש ועדת הכנסת. אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת, הודעה זו אינה דורשת הצבעה. אבקש להודיע בזאת על חילופי אישים בוועדות האלה: מטעם סיעת כולנו, בוועדת החוקה, חוק ומשפט,

נכבד, אבקש מחברי הכנסת ומכל הנמצאים ביציע לכבד את זכרו של רחבעם זאבי

(חברי הכנסת מכבדים בקימה את זכרו של המנוח.)

מכובדי, הישיבה הזאת היא חלק מיום השנה לזכרו,

בתשרי, יום הירצחו לפני 15 שנים של רחבעם זאבי, גנדי,

כמדומני שאת כל אלה יש לראות בראש ובראשונה לנגד עינינו כאשר אנו מקיימים כאן ישיבה מיוחדת לזכרו. לצד התפקיד הבכיר שמילא ולצד זכויותיו הרבות כמפקד בכיר

אדוני היושב-ראש, שרים, חברי הכנסת, בני משפחת זאבי היקרים,

שלמה ומהירה לאם המשפחה יעל מכולנו.

כדי להגיב, כדי להשיב,

הזכות לשם טוב שמורה לכל אחד,

רבים ומגוונים שמעידים באופן חד-משמעי על הקשר שלנו לארץ ואת חוויות חיינו בה.

הזיקה הזאת מגובה במחקר ארכיאולוגי שאין דומה

וישראל, את בתי-המקדש,

החשמונאים, את חג החנוכה. מה זה חג החנוכה? מה חנכו שם? אגב, לא רק את ההיסטוריה שלנו הם מכחישים, גם את ההיסטוריה של הנצרות, את ההיסטוריה האנושית כולה.

ובה בשעה אונסק"ו מתעלם ממי שבאמת מאיימים על אתרי מורשת באזורנו: קנאי האסלאם טובחים, מגרשים, בוזזים והורסים מכל

זוהי עבורי מורשת גנדי. היא מבטאת

את מה שהניע אותו בחייו. ואני רוצה להגיד לכם: אני חושב שזה גם מה שהניע את רוצחיו, כי הם ידעו במי הם מתנקשים. במקרה הזה הטרוריסטים לא בחרו את הקורבן

להצטרף לאיחולי החלמה לאמכם יעל, ומעבר לכל מחלוקת או ויכוח, אני מצטרף ומבקש להביע תנחומי כמדי שנה ולהשתתף בכאבכם ואבלכם. מי ייתן שלא תדעו עוד

אדוני היושב-ראש,

נפשעת בעת שהיה נבחר ציבור ושר בממשלת ישראל, וזוהי הסיבה לייחודה של ישיבה זו וללקחים הנלמדים מהרצח הנורא. הלקח

אין לי ספק שהמטרה נבחרה בקפידה ובמחשבה תחילה. היא נבעה מן הרצון של ארגוני הטרור באינתיפאדה השנייה לשנות את המשוואה אל מול סיכולים ממוקדים של בכירים

ולסיום, מכובדי, בחודשים האחרונים התפתחה מחלוקת נוספת סביב הנצחת זכרו של זאבי. הוויכוח עם לוחמי חטיבת הראל בשער-הגיא מחייב דיון ממשלתי מחודש, שצריך לבוא ממקום של כבוד לכל

, וכולם מבינים למה, מכירים את עלילותיו המבורכות מהפלמ"ח, דרך צה"ל ועד היותו יועץ לראש הממשלה, הם לא הסכימו על שום דבר אחר,

זיכרונו לברכה, בחר בו, לא בחר באף אחד אחר, להיות יועצו, אשר הציל חיים של יהודים רבים, וכל המציל נפש אחת כאילו הציל עולם מלא. ומאידך גיסא, איש הספר, שהוציא, כמדומני, אני מקווה שאינני טועה, כ-70 ספרים, חלקם כתב, חלקם ההדיר. זה הביטוי של יהודי פה, בארץ-ישראל, בתקומתה בעת החדשה, עם הקמת המדינה. האיש שההתיישבות בבקעה, שסיירתי בה, ממחולה ועד אבנת, בכל אחד מהיישובים, מקום שיש עליו הסכמה לאומית, וגם האופוזיציה, רובה, לא אדבר בשמכם אבל נדמה לי שלא אטעה תומכת בהתיישבות שם, זה האיש. הוא בעל החזון, אבל לא פחות מזה בביצוע. לעתים אתה פוגש אנשים עם חזון ענקי, ולא מסתדר להם, לפעמים אנשים בלי חזון גדול, אבל לבצע הם יודעים מצוין. זה האיש, רחבעם, שהוגה, כולל נתינת רוב השמות של היישובים, שהולך לכל יולדת ולכל ברית בבקעה אז, ורואה בעניין ערך קודם כול לאומי-התיישבותי וגם ביטחוני-אסטרטגי,

השילוב הידוע של הפלמ"ח ושל דעת תורה ושל ההתיישבות וארץ-ישראל. תנחומי לכם, משפחת זאבי. רחבעם זאבי ייזכר כמי שלחם כל חייו בנחישות ובאומץ ונפל חלל

והראשונה שבהן: תאגיד השידור הציבורי הישראלי בסכנת סגירה,

גם בתוך המליאה וגם ביציע, נא לשמור על שקט. אנחנו ממשיכים בסדר-היום. בבקשה,

יילמד בבתי-ספר לאקרובטיקה. באמת דרושה גמישות מיוחדת לדלג לאחור, לעמוד שוב על הרגליים ולהגיד דברים הפוכים. בזה עוד לא נתקלתי.

תקפו,

תודה רבה, אדוני. חברת הכנסת קארין אלהרר, בבקשה, גברתי. קארין, מה שלומך? הבריאות בסדר?

ואם הטיעון הוא באמת כספי,

למה, נגיד, שלא תצמצמו את הממשלה? אתה יודע כמה כסף יכול

שלכם כממשלה לייצר רפורמות. מי יאמין לכם? היום אתם חושבים א', מחר תבוא השרה מירי רגב,

מה שווה התאגיד אם לא שולטים בו, על משהו אחר, על הרפורמה הבאה, ופתאום עושים U-turn, חוזרים

אדוני היושב-ראש, כבוד

חברי חברי הכנסת, אני חושב שסיפורו של תאגיד השידור הציבורי הוא סיפורו של ראש ממשלה שהוא

שלוש דקות לרשותך, בבקשה.

כבוד השר, אתמול אמר ראש הממשלה: נשקם את רשות השידור.

עכשיו מתעוררים, עכשיו באים?

התפלק לי העניין ב"צוק

אני אגיד לך. אני אסביר לך.

שאלו פעם את ג'וחא: מה השעה? הוא

תודה רבה לחבר הכנסת אילן גילאון. ישיב בשם הממשלה, בשם ראש הממשלה, השר יריב לוין.

מרצ, לא יודעים מה להחליט, זו הבעיה שלכם. אני לא כועס עליך. אל תהיה ליצן.

עובדים. לכן, אני גם חושב שכדאי שנשמור על כבוד

אני בטוח שגם אתה, אולי בשיקול שני, לא עומד מאחורי כל אחת מהאמירות שהשמעת כאן.

תולדה של משבר עמוק בשידור הציבורי, אבל משבר שלא התחיל ביום שהוקם התאגיד או אפילו שנדון הנושא הזה, אלא משבר שהתחיל הרבה - - - מה השתנה, אדוני השר? רגע, שנייה. אתה שמעת אותי

כמה - - - שלא יהיה להם ייצוג.

אני דיברתי על הפלורליזם. איך לא רעדה לך היד כשהצבעת על זה? איך לא רעדה לך היד? חבר הכנסת גואטה, יש לי אליך שאלה. אני חושב שלא כל דבר חייב להיכתב

הוועדה - - - חברת המועצה. הרי במה אנחנו עוסקים,

בהנצחת המצב הקיים או בתיקון החוק שעבר אז?

הרי בדיוק את זה אנחנו באים

נו, חבר הכנסת גילאון, באמת. הרי אנחנו לא משני הצדדים של המתרס לפחות במובן הזה ששנינו בסוף רוצים את טובת העובדים. נדמה לי שאני הוכחתי את זה בפעם הקודמת מספיק. אני לא צריך להוכיח את זה שוב.

ואני אומר דווקא מהמקום

ועדה לא הייתי,

כשאתה נבחרת לכנסת, זה היה אחרי שאני כבר התמניתי לשר, אז אני לא יכול להיות בוועדות הכנסת. אז מה אתה רוצה שאני

הוא באמת, תשמע,

אני מרגיש שיש לי חובה לומר דברים גם אם לא יסכימו אתי, גם אם יהיו מי שיחשבו אחרת,

דעתם תגבר, או לא תגבר. ואני אומר לך שגם כאן אני אעשה כפי שבסוף יוחלט בדעת הרוב, כפי שצריך להיות, כי אחרת אי-אפשר לנהל את

- - - שינקה בעצמו. חבר הכנסת גילאון, אני מבטיח לך שטרם שאלך לכל הרוחות, אנסה להשתפר, לדבר פחות שטויות.

- - - חבר הכנסת אוסאמה סעדי. ועכשיו אני אומר לך, חברת הכנסת אלהרר,

דבר שהייתי מעדיף להימנע מלומר אותו, אבל אמרתי. הבטחתי להשיב על כל דבר, אז אני אשיב, גם אם יש מקום שהייתי מעדיף שלא להיות במקום שאצטרך להגיד את הדברים. אני הייתי זה שהלך גם אלייך, גם אל

היו לי, היו לי עוד דברים לומר - - - רגע. אז - - - חברת הכנסת אלהרר, כשהשר יסיים אני אאפשר לך לשאול שאלה. מבטיח לך. היו לי, אגב, עוד דברים

חבר הכנסת חנין, אל תעמיד אותי בניסיון. אני אצטרך

בדיבורי. הוא לא רצה את זה והוא לא רצה את - - - הוא לא רצה - - - חבר הכנסת חנין, אני לא אתן לך הבעת דעה. אני לא אתן לך

אני מסכים לכל הצעה שתרצו - - - יש מחר - - - - - - ועדת הכלכלה. אני רק, ברשותך, אדוני, אאפשר לחברת הכנסת אלהרר שאלה אחת לפני שאדוני יורד.

לעובדים את הטוב ביותר האפשרי, גם ייתנו לציבור באמת שידור פלורליסטי, מגוון, שכולל את כולם, ובוודאי את מי שמייצגים את המורשת המפוארת של עדות המזרח על

נא תסכמו. אה, עוד לפני ההצבעה אנחנו נאפשר הבעת דעה לחבר הכנסת

דיני הנפשות האלה, אדוני השר, דמם של העובדים האלה,

קצת נסחפנו. הבעת דעה נוספת, חבר הכנסת גואטה. חבר הכנסת גואטה, אדוני מבקש הבעת דעה? יש לאדוני דקה שלמה. 60 שניות שלמות

צריך לצעוק על זה אז, כשהקימו את המועצה הזאת.

המציעים, חבר הכנסת גילאון וחבר הכנסת גנאים, נצביע על העברה

באוניברסיטה באל-ח'ליל, בחברון,

באוניברסיטת אבו-דיס,

שעכשיו התחילו ללמוד בה גם רפואה, רפואת שיניים ומקצועות פארה-רפואיים. ויש גם אלפי סטודנטים וסטודנטיות שלומדים בחו"ל. הגיע הזמן, אדוני סגן השר, באמת להשקיע בלימודים, בחינוך, בייחוד בחינוך הגבוה, ולהקציב, ולא לקצץ כמו שאתם עושים בתקציב הנוכחי, אדוני היושב-ראש, 100 מיליון שקלים. היום היה דיון בוועדת החינוך על השביתה באוניברסיטה העברית בירושלים. אדוני השר, אנחנו בוגרים של האוניברסיטה הזאת, ויש כ-20,000 סטודנטים שלא התחילו את הלימודים שלהם. אנחנו חושבים שצריך להשקיע בחינוך הגבוה, כי זה העתיד של הבנים שלנו.

ההצעה להעביר את הנושא לוועדת הכלכלה נתקבלה. שבעה בעד, מתנגד אחד, אין נמנעים. ההצעה תעבור לדיון בוועדת הכלכלה של הכנסת. נעבור להצעות לסדר-היום בנושא: רק 7% מהסטודנטים בישראל גרים במעונות, מס' 4714,

4751 ו-4753. ראשון הדוברים, אוסאמה סעדי. בבקשה, אדוני. אדוני היושב-ראש, מכובדי השר, חברי חברי הכנסת, אני וחברי,

השר, והעלינו את זה כמה פעמים פה, יש גם אלפי סטודנטים שמתחילים ולומדים באוניברסיטאות ברשות הפלסטינית: באל-ג'מעא אל-ערבייה אל-אמריקיה בג'נין, כמעט 4,500

אתה רוצה שהילדים שלך יבואו הביתה וישאלו אותך: האם זאת המורשת שמדינת ישראל רוצה להנחיל? אלה הם גיבוריה? - - - כבוד לאדם. לא יכול להיות. לבוא ולומר: אדם שאנס. אלה גיבורים שמהללים? - - - תגיד לי, חסרים לכם מנהיגים שאתם יכולים להלל? בעשור האחרון, למעלה מ-10 מיליון

הממשלה. אני אומר לפרוטוקול שחבר הכנסת איציק שמולי אינו נוכח, לכן אנחנו עוברים לתשובה. אני אתייחס? כן.

עוד כ-120 מיליון שקלים לטובת הנושא. אני משתעל כתשובה, השר רחבעם זאבי. השיעול זה תשובה לדברים שנשמעו כאן נגד רחבעם זאבי. בהתאם לנתח התקציבי שהוקצה עד כה לטובת הנושא,

באיזה סעיף בתקנון זה? תיתנו לה את הסעיף. גם אנחנו - - - סעיף 51. גברתי תפתח.

סעיף 51. אם סגן השר מציע להעביר לדיון בוועדה, אנחנו יכולים להצביע.

לא, דנו פה. אנחנו מבקשים - - - לא דנו. סגן השר - - - המשך דיון.

מכיוון שבוועדה ניתן להזמין נציגי סטודנטים,

תושבי המעונות, אפשר לשמוע מידע, ולכן בהחלט זו אופציה.

מי שיכולים להעביר לוועדה אלו אנשים שאינם נמנים עם המציעים,

אדוני העורך-דין - - - - - - שלושה מציעים.

לא כתוב שחברי הכנסת הם לא המציעים. שלושה חברי כנסת - - - אדוני סגן השר מבקש להסתפק בדברים או מבקש להעביר לדיון

חברת הכנסת רוזין, אני אשב אתך אחר כך על התקנון ואני אסביר לך את הסעיף. אני סבור שאת טועה, ואנחנו נבחן את זה. - - - אם אני טועה, אז זה בסדר.

אין מתנגדים,

ההצעה תעבור לדיון בוועדת החינוך של הכנסת.

שמעתי - - - סטטיסטיקה: צעיר שמתגורר ברעננה, סיכויים שלו להגיע לתואר ראשון הם פי-2.5 מאשר של אחד משדרות.

הם גם במקום אחרון בבגרות - - - נכון. אבל זה כנראה לא כואב לאף אחד.

חינוך והשכלה עולים כסף רב, אבל הבורות לא פחות יקרה. ואני אומר, אדוני היושב-ראש: הניסיון לחסוך בהוצאות השכלה

אדוני. כבוד היושב-ראש,

הפער גדול, כמו שציין חברי,

אבל במגזר הערבי הפער הוא יותר עמוק. לכן, בהשוואת שיעור האוכלוסייה בעלת השכלה על-תיכונית בין המגזר היהודי למגזר הערבי ניתן להבחין כי שיעור האוכלוסייה בעלת

54 שקלים לשעה, אלה נתונים מדויקים, לעומת 82 שקל לשעת עבודה ממוצעת של יהודי בעל השכלה זהה, 4. הגבלת המקצועות הנלמדים. לכן הסטודנטים הערבים מתמקדים בתחומי לימוד כגון מקצועות עזר רפואיים,

עושים במכללת ספיר ובמכללת קיי.

הרציונל של הצעה לסדר-היום, מי שמבקש את ההצעה לסדר-היום מבקש דיון במליאה, ואנחנו רואים בתקנון בצורה ברורה:

לדיון בוועדה אלו גורמים שאינם נמנים עם מציעי

חבר הכנסת אבו עראר, זמנך תם.

אני מודה מאוד לאדוני.

הגיע הזמן שבאמת מישהו יתעשת ויקים שם מכללה. תודה רבה. משיב על ההצעה, בשם הממשלה, בשם שר החינוך, סגן שר החינוך הרב מאיר

לא, לא, לא.

אדוני סגן השר, אני בהחלט יכול לשאול את המציעים אם הם מסתפקים בתשובתך או לא. ומאחר שהם אינם מסתפקים ואדוני אמר שאם

אז אנחנו נצביע כעת על העברת הדיון לוועדת החינוך של הכנסת.